להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020. אנחנו נעבור עכשיו להסתייגויות. מי רוצה להתחיל ראשון? למי יש הסתייגות? יש לנו הסתייגויות של כחול לבן, יש לישראל ביתנו ויש הסתייגות שלך. אוקיי, נתחיל עם ישראל ביתנו. אני מעדיף להיות אחר כך, אני רוצה כמה שניות התייעצות. הבנתי. אדוני היועץ המשפטי, יש שלוש? ועוד הסתייגות בודדת של כחול לבן. אם אף אחד לא רוצה להתחיל אני מוכן להביע את הסתייגותי בצורה ברורה. בנוסח המונח לפנינו, בסעיף 32יא(ב) כתוב "גורם מורשה לא ייתן צו סגירה מינהלי למוסד בשל התראה על איסור לפתוח את המוסד כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שחלפו לפחות 48 שעות ולא יותר מ-30 ימים מעת שניתנה למוסד התראה על כוונה לתת לו צו כאמור". 48 שעות זה דבר בלתי הגיוני. מדובר על מוסד שפתוח שלא כחוק, שעוסק עכשיו בהדבקה המונית, ולכן אין שום סיבה בעולם לאפשר לו עוד 48 שעות להיערך לסגירה. אין מה להיערך לסגירה הוא צריך להיסגר לאלתר. אם זה מוסד חינוכי, אני יכול להבין אם ניתן לו לפעול עוד כמה שעות נוספות עד שיהיה אפשר לפזר את הילדים בצורה מסודרת ולא באופן שיסכן את ביטחונם ובריאותם. אבל אין שום סיבה שלא יהיה כתוב כאן שהוא ייסגר באותו היום. אני אסביר לך משהו שנאמר כשהיית פה. הרי הדבר הזה שונה בגללך או בזכותך, תלוי בעיני המתבונן. ההצעה שהייתה בוועדה דיברה על כך שצו הסגירה, שהוא בדרך כלל דבר יותר דרמטי, יבוא אחרי שתי הפרות עם קנסות. אמרתי שזה לא מקובל עליי.

אמרת שזה לא מקובל עליך, הסברת את זה בטעם רב, ואז אמרת "תנו התראה". אתה אמרת את המילה התראה. אני הלכתי אחריך. נכון, לא אמרת 48 שעות. עכשיו, אני רוצה להבהיר משהו. 48 שעות התראה זה לא אומר שיש להם רשות להמשיך בתוך 48 השעות האלה. אין להם רשות. זה רק אומר שצו הסגירה נכנס לתוקף אחרי 48 שעות, אבל חייבים לסגור כבר עכשיו.

אני לא יודע אם זה מונע למוחרת שיבוא פקח... אם זה יוצא ביום שישי ולא הספיקו להגיד, ויבואו מחר בטעות 20 ילדים שהאיש הזה אמר להם קודם - - - איזה טעות? אתם לא מבינים איך שזה עובד. אנחנו באמת לא מבינים. אני לא פותח את הדיון הזה מחדש, אני רק אומר דבר אחד, ואני אחזור עליו פעם אחרונה. מלכתחילה בחוק הקורונה אנחנו וזה היה פה אחד, בלי הסתייגות של אף אחד ושל שום מפלגה, וזה לא משהו שאני יזמתי דיברנו על כך שמחריגים מוסדות ציבור מהקטע של צווי סגירה בכל הקטע של ענישה בקורונה.

זה היה. זה לא נכון. אתה אומר דברים לא נכונים. זה לא היה מוסדות ציבוריים, זה היה מוסדות חינוך. חינוך, נכון. כל מוסדות הציבור - - - יעקב, למה אתה מתווכח איתי על זה? באמת אני שואל. מה הבעיה בזה?

אני לא מתווכח איתך, אני רק אומר דבר אחד. מה אתה חושב שאני הולך להרוויח פה? שיעבדו שם 12 שעות? מה אני רוצה להרוויח? הילדים שלי בבית וכל השכנים שלי בבית. יעקב, אני לא נגדך. בוא נכתוב שייסגר באותו היום.

יאיר - - - יש היום חוק שאומר שכל עסק נסגר ברגע שהוצא לו צו סגירה מינהלי. כל עסק. מה ההבדל בין חנות שצריך לסגור, לבין מוסד אחר שצריך לסגור אותו, לבין - - - איתן, דקה,

דקה - - - אני עוד לא מציע כלום,

אני מזכיר לכולם שבזמן שאנחנו דנים פה בתקנות הללו, כל המוסדות הללו שאנחנו רוצים לסגור פתוחים. עד שלא נגמור את התקנות הללו לא תוכל להיות אכיפה, וזה אומר שאנחנו ממשיכים - - - אבל מה ההבדל בין אכיפה בתל אביב לבין אכיפה בבני ברק? מה בעצם אתה בא ואומר פה? בואו נגיע להסכמות - - - אתה בא ואומר פה שיש מוסדות שמצפצפים עליך,

על הממשלה, על המשטרה, על כולם, ואתה בעצם - - - חבר הכנסת אשר, אתה רוצה להביא - - - חברים, אני באמת מבקש בכל לשון של בקשה: בואו נעשה פה דיון ענייני ולא פופוליסטי. מיקי, אתה האחרון שיכול לבקש את זה. אני מבקש. אני מבקש. אתה האחרון שיכול לבקש דבר כזה.

נשלחתי לדיון הזה על ידי ראש הממשלה ושר הבריאות כדי להעביר את התקנות הללו,

מיקי, למה לא לסגור לאלתר את מוסדות החינוך?

למה לא לסגור את מוסדות החינוך לאלתר? תסבירו לנו את זה עניינית. - - - בואו נגמור את זה - - - מיקי, תסביר עניינית למה לא

לשנות - - - אני שואל למה אתה רוצה לשנות את החוק

מיקי - - - אתה גם נותן לעסק קטן 24 שעות לסגור? אם התקנות האלה לא יאושרו - - - מיקי,

אתה נותן לעסק קטן את הזמן הזה?

שזה יהיה שוויוני

למה שלא יינתן לאלתר?

אני כתבתי את זה. רגע - - - הנוסח הזה הוא ההצעה של יושב-ראש הוועדה. אתה אומר משהו אחד וכותב משהו אחר. אתה חושב שאני לא אקרא את זה?

זה לא שנותנים לו צו סגירה תוך 48 שעות, אלא יש לו

אלא מה?

שצו הסגירה ההליך של צו הסגירה,

לכן אתם טועים וגם אתה טועה, וגם אם אני אסביר את זה מאה פעמים זה

כי מדובר פה על שפיכות דמים ואתה מסביר לי על התראות. מה זה הדבר הזה? תפסיק לחזור על השפיכות דמים הזאת.

יש לי הצעות איך למנוע רציחות במשפחה, תופעה שלא קורית בציבורים מסוימים. כשפותחים בתי ספר היום במדינת ישראל יש שפיכות דמים,

יש מוחרגים מזה. אתה רוצה לקחת - - - רגע,

גם אני מדבר על הצו הקיים היום. אתה לוקח את המוחרגים האלה; ואת המוחרגים ההם אתה עדיין רוצה

דבר שני - - - סליחה - - - רגע, לא לדבר באמצע, די. המשמעות של צו הסגירה המינהלי היא שמעבר לאיסור הכללי שחולש על כל המוסדות שעונים לקטגוריה מסוימת, יש עוד סנקציה

לפני שנמשיך יש לי הצעה - - - יש לי שאלה. מאחר שמדובר על פעולה שהיא פעולה דרקונית שבאה בגלל שבן אדם כנראה קיבל את הקנסות ולא שמע להם ונותר סרבן, האם זה סביר לתת התראה?

בסדר, הבנתי. אבל למה 48 שעות? גם תסביר לי איך זה נותן מענה - - - הילה, זה משתלב עם הטענה של יאיר שבמוסד חינוכי יש ילדים שצריך להחזיר אותם הביתה. אז תחזיר אותם באותו

ולכן, אדוני היושב-ראש, אני אומר לך שהנושא הזה של כניסה לתוקף של צו מינהלי זה פשוט לא יהיה. מבחינתנו זה נושא חדש ואני רוצה להביא את זה לוועדת הכנסת לדיון. ומעבר לזה, יש עוד שני נושאים שאני רוצה להגיד לך.

כמות

תופרים על זה על ציבורים מסוימים,

אבל זו מערכת בחירות, וזה יכול לקרות.

אני רוצה לומר כמה מילים ולאחר מכן, אם רוצים

אתם מכירים, יש פה הרבה יושבי-ראש שלא רוצים לקדם משהו,

קידמתי את הישיבה, כינסנו ישיבה אחת, שתיים,

אני אומר לכם בגילוי לב: אני רוצה ומתכוון בכל מקרה להצביע נגד החוק הזה, מבחינתי, הייתי רוצה מאוד, בגלל מה שאמרתי

החלק השני הוא: אם אתה יורה אותו כבר, אתה גורם לאיש בצד השני שלא יהיה לו מה להפסיד. למשל, בדוגמה הזאת, אם נרצה להיכנס לנקודות הללו,

לצו סגירה מנהלי יש משמעויות שלא קשורות לעצם

אמרנו רק דבר אחד: צריך להיות סף תחתון שמגדיר

בשביל זה נכנסנו גם למספרים בעסקים,

אחר מדין חנות שיש בה מעל חמישה עובדים,

אותו דבר עשינו גם במוסדות החינוך, זה לא מוסדות חינוך שפותחים את כל המוסד וכל המוסד מלא, אלא אמרנו עד 35 ילדים זה 5,000 שקל,

התכנסו באיזושהי

איזו מלחמה עשינו על האטרקציות של אילת בהבניה של שיקול הדעת, בדיוק אותו דבר שעושים עכשיו, כדי להסביר שאזור תיירות הוא לא רק בית המלון והחדר. אתה זוכר את

בניגוד לחברי יאיר גולן, חושב שדווקא במקרים כאלה צריך לתת מכת פטיש הכי חמורה שיש, להגדיל קנסות לא ל-10,000, ליותר, כי הקנסות הקטנים שנותנים עכשיו לא

להתיך, להלחים את דלתות מוסדות החינוך כדי שאף ילד לא ייכנס לשם ויסכן את חייו.

אני דואג לילדי בני ברק כפי שאני דואג לילדי הרצליה וכפי שאני דואג לכל ילד בישראל. לכן אני לא מצליח, יעקב, במטותא, להבין את הגישה. אתם צריכים להיות הראשונים שאומרים שזו מגפה, זה מסכן חיים ולדרוש מרשויות המדינה להיכנס, לסגור ולטפל בפורעי החוק האלה. במקום לומר את זה, אתה מציע כל מיני התראות ועיכובי ביצוע ודברים שישהו את התהליך שאמור להציל בסופו של דבר חיים. אני לא מצליח להבין למה, בשביל אות קין? אני מוכן להדביק על עצמי אות קין כדי להציל ילד אחד במדינת ישראל. אנחנו מדברים פה על חיים ומוות, אדוני.

לכן, אדוני, רק משפט אחרון. לכן נתת לי תשובות על הנקודות של המחלוקת.

אני לא צריך להיות סיג ושיח על השהיות. צריך להנחית מכת פטיש על כל מי שמפר את החוק. עזוב אותך מפר את החוק, שמסכן חיים של אנשים בישראל. זאת עמדתי, ולפיכך כל ההצעות שלך, של אדוני הנכבד, פשוט לא באות בחשבון בעיניי ובעיני מפלגתי. אני רוצה לשאול אותך רק שאלה אחת, ובכנות.

כי אני יודע שאתה פיקוח נפש ומצטט לי פסוקים מהתנ"ך, ואנחנו לא אכפת לנו פיקוח נפש. אנחנו מתאבדים בעצם, אנחנו אנשים מתאבדים,

והפרות והכול. אני שואל אותך שאלה אחת: אתה יכול להגיד לי איפה עוד פנית בכזה רגש לאנשים? באיזה עוד נושא פנית לשלטון החוק ולמשטרה לפעול ביד קשה? כשהיו מסיבות, ואני לא אומר את זה, אתם גוררים אותי לשם, כי אני לא אוהב להכליל ציבורים. בהפגנות של בלפור. אל תעזור לי. תפסיק לבלבל את המוח כבר. אל תעזור לי אבל. למה תמיד להפיץ את השקרים המטופשים האלה? בהפגנות של בלפור גם קראתם, שכולם בלי מסכות. שלמה, אני ממש מודה לך.

אני ממש מודה לך, זה ממש - - - אל תגיד תודה, זה בחינם, אדוני היושב-ראש.

אל תפריע לי כשאני מדבר. תעזוב אותי כרגע הפגנות בבלפור, שגם על זה יש לי מה לומר. רגע, דקה. אני אומר דבר אחר: אני לא זוכר אותך, ואתה חבר כנסת שמדבר הרבה, ולפעמים אפילו מדבר יפה, אני לא הפריק שרודף אחרי הנאומים שלך, אבל שומע אותם - - - אתה מוזמן. בסדר, אין לי זמן לזה. אולי יהיה לי זמן אחרי הבחירות, אולי לך כבר לא יהיה זמן לנאום.

אני אומר דבר אחד: אני לא זוכר, בכנות, ותפסיק את הנאומים הגדולים והיפים, וזה מרגש וזה מצוין, אבל אף אחד לא קונה את זה. אפילו אדם שהוא לא מטומטם כמו חרדי לא קונה את השטויות האלה, ואגיד לך למה. ממך,

לא מחברים אחרים אצלך במפלגה, יש פה חברים אחרים שישבו פה בוועדות, והיו אחראים גם כן, היו אחראים מאוד אפילו, ממך לא שמעתי על הפרה אחת על צפיפויות, על מסיבות שהיו, על מה שאתה רוצה, והיו הפרות. זה לא שעם ישראל פתאום כולו נהיה העם הכי מסודר, לא שהאופי הישראלי של נסתדר שונה, שהמשרדים פה לא מלאים באנשים אחד על השני שהם לא חיוניים. הלכת לבדוק? פנית לאיזו חברת הייטק לשלוח להם משטרה? למה רק כשרואים פאות של ילדים זה מגיע?

אני נגד ההפרות האלה. הילדים שלי, הנכדים שלי יושבים בבית שבועות, ואני גם לא יכול לקחת אותם בייביסיטר בגלל שאסור, זו לא משפחה גרעינית. עזוב, אני באתי

אמרתי את שלי ומותר גם לך להגיד את שלך, זה בסדר. עזוב, אנחנו בבניין של תכלס. יש פה משהו, אתם רוצים להעביר אותו או רוצים לבנות עליו קריירה? תחליטו. אני מציע - - - לא, אל תענה. שאלת אותי שאלה. היה סימן שאלה בסוף?

אבל חצי דקה. קודם כול, האכיפה בין ערים חרדיות לבין יתר הערים בישראל לא שווה. בערים שבהן התחלואה נמוכה משמעותית יש פיקוח ואכיפה יתרים בהשוואה לערים כמו בני ברק או ירושלים. אני בעד שכל הפרה תיאכף, וביד קשה, כי מדובר בסכנת חיים. יחד עם זאת, יש הבדל בין הפרה של יחידים לבין הפרה ממוסדת על ידי מוסדות חינוך, על ידי מקומות שמקבלים מהמדינה ופותחים את שעריהם בהוראה מלמעלה. יש הבדל - - - אבל גינוי קטן להפרות אחרות לא? גינוי קטן, גינויצ'יק.

אם לא היית מדבר עם - - - לא עכשיו - - - בזמן שדיברתי - - - לא עכשיו תבוא לגנות דברים שהיו. לא שמעתי אותך חצי שנה מגנה דבר אחד. אוקיי, אז יכול ששווה שתקפיד. אני מגנה לא מעט באינסטגרם, בפייסבוק ובטוויטר. אני משתמש בכל הכלים שעומדים לרשותי כדי לקרוא לאזרחי ישראל לעמוד בהנחיות שכנסת ישראל מנפיקה להם, כך צריך לנהוג. אבל כשיש הפרה מוסדית של מוסדות חינוך, צריך להנחית עליהם מכת פטיש כי זו סכנת חיים. זאת עמדתי ואני עומד עליה. שאלת אותי תכלס מה אני מבקש ממך ומציע לך לעשות, תביא את החוק כלשונו, לפני כל ההצעות שלך, להצבעה. הוא יעבור ברוב גדול. אה, יופי. כלשונו, נכון? כלשונו. כולל זה שכתוב למעלה שזה משנת 2020. כלשונו, ללא תג - - - יעקב, אין סיבה להגחיך את העניין. בבקשה, עופר. יש משל של איזופוס היווני ואחר כך לה פונטיין הצרפתי, תבינו שזה חשוב לענייננו, משל השמש והרוח. השמש והרוח מתערבים מי יצליח לגרום להלך בדרכים להוריד את המעיל שלו. הרוח משתוללת, נושבת ונושבת, ככל שהיא נושבת יותר ההלך מתכרבל יותר, עד שהרוח נשברת. השמש מוציאה את הקרניים שלה,

תוך שנייה הוא מוריד את המעיל. חבל שלא הקשבתי, יעקב.

הנמשל מאוד פשוט. את הנמשל אשמע. תודה.

יש מצב, כמו שאנחנו נמצאים, וכולנו, בלי יוצא מן הכלל, מוטרדים ממנו בלשון המעטה, המצב של המגפה, התחלואה והתמותה, השאלה היא האם נכון להיות יותר כוחני, וכמו הרוח להפעיל עוד יותר סנקציות ועוד יותר כוח כדי שהאדם ייכנע ובסוף לא יפתח את העסק או את בית התפילה או כל דבר אחר, או שנכון יהיה לעשות את זה בצורה הרבה יותר מתחשבת, כמובן, במסגרת הצרכים הבריאותיים. אני דוגל בדרך השנייה. אני חושב שסנקציות ישיגו בדיוק את ההפך. אם יש משהו שגורם עד עכשיו לעלייה בתחלואה זה מה שמכונה בשפה המקצועית, ויש לזה שם מקצועי של אפידמיולוגים,עייפות

מה זה עייפות אפידמיולוגית? זה מונח מקצועי שלמדתי היום מרופא. עייפות אפידמיולוגית מתייחסת למצב שבו הציבור, מתוך אי-אמון בקובעי ההחלטות, לא מקיים את הכללים, משום שהוא לא מאמין שקובעי ההחלטות אכן דואגים לציבור ומשום שהוא חש שההחלטות שמתקבלות מתקבלות מתוך שיקולים זרים. לכן הדרך להוריד את התחלואה ולהוריד את התמותה היא לא על ידי יותר סנקציות, קנסות או סנקציות אחרות, היא על ידי שינוי עמוק בהתנהלות של הממשלה או מרכיביה. במקום להפעיל יותר כוח ולאיים יותר, לקבל החלטות לא מתוך שיקולים זרים, בין אם הם פוליטיים, אישיים, משפטיים ואחרים. הממשלה, יש לה אחריות, ואם היא באמת מעוניינת למנוע את התחלואה ואת התמותה, כפי שצריך להיות וכפי שאנחנו מעוניינים, היא צריכה לקבל החלטות ראויות, והחלטות ראויות הן החלטות שעליהן המליצו פעם אחר פעם אחר פעם כל המומחים האפידמיולוגיים והאחרים, וזה לא ידי הגדלת הסנקציות אלא על ידי טיפול דיפרנציאלי שיטתי. זאת הדרך.

חבל שלא הקשבת לי, יעקב. מיקי תמיד מפריע לך, מה אעשה. אתן לכם לדבר הלאה, אני רק רוצה לדעת דבר אחד, אני לא רוצה להחזיק סתם את הח"כים: השאלה היא אם אנחנו רוצים לדון בשתי הנקודות הללו ולנסות להגיע להבנה, מסוג ההבנה שדיבר עליה חבר הכנסת יאיר גולן. אם התשובה שלילית, לפחות תגידו. בכל מקרה יש גם בקשה לנושא חדש של כל החוק, אז בכלל זה לא רלוונטי.

דקה, רק הגעת וכבר רוצה לומר? חבל על הזמן. כל הכבוד, אני לא עובד אצלך במפלגה. אני עובד אצלי.

לי יש אנשים שלי שאני עובד אצלם. כל עוד שנינו מבינים שאני לא עובד אצלך ואתה לא עובד אצלי,

אני אומר דבר אחד: בואו נעזוב את כל התפאורה. נאומים, אשמע את כולם. בואו נדבר תכלס, יש שתי נקודות שנשארו במחלוקת: התראה או לא התראה, ואם כן, כמה זמן, הנקודה השנייה היא הרף של הבניית שיקול הדעת של המדינה, שבחנות זה עד גבול מסוים ובהפרה של מוסד - - - בחוק או בתקנות. כן, ואם זה בחוק או בתקנות. בתקנות תהיה יותר הבנייה, אבל הבנייה של ברירת מחדל, כך אני קורא לה. אני לא רוצה להחזיק סתם את האנשים. אני לא הולך להצביע עכשיו, אלא אם כן נגיע להסכמה כולנו. השאלה היא אם אנחנו רוצים לדבר על שתי הנקודות האלה ולהגיע להסכמה עליהן או שלא. אני לא חושבת שיש שום דרך, אתייחס רק לאחד מהדברים שאמרת - - - אתן לך להתייחס, דקה - - - לגבי - - - אני רוצה לראות, אולי יש לי רוב עם אחרים.

לצערי, אין שום דרך לעשות את זה.

הרי אין פה רק אנשים שלא,

לא, לא, ההיפך. מתוך מחויבות לציבור,

וכל אחד פה ממקום אחר לגמרי, אנחנו רחוקים מאחידות - - - דקה, אתן לך לדבר. הסברתי לכם שהתנגדנו לחוק, המפלגות החרדיות התנגדו אליו, והסברתי גם למה. בנוסח של החוק, אני לוקח את האחריות על הדבר הזה, וגם אני מבחינתי לא מוכן לוותר על הדברים הללו, כי אני חושב שהם הדברים הכי נכונים והכי אמיתיים

אני מנסה להעביר את הדבר הזה, זה הכול. אם נגיע להסכמה, נגיע, אם לא, נמשיך הלאה. אז אגיד לך לפחות על אחד מהדברים, לגבי ההתראה, 24 או 48 שעות, אני ורוב חבריי פה, כולל מהליכוד שהצטרפו, סוברים שבמצב הקיים, עם רמת המודעות הקיימת לגבי הסגר ואת מי הוא מחייב, מה מותר ומה אסור, גם בחברה הערבית, החרדית והכללית כולה, יש רמת מודעות גבוהה מאוד לגבי עקרונות הסגר. לכן, במצב כזה, אם מוסד פותח שלא על פי החוק ומקבל צו, אנחנו סבורים שלא צריך לקבל שום התראה. באופן אוטומטי הוא מקבל, דרך אגב, 24 שעות, אבל זה לא מותנה אם יסגור וילך הביתה או לא. ממה שאני מבינה מנוסח החוק, אתה בכלל מכוון למשהו אחר. אוקיי, על זה קיבלתי תשובה.

הנושא השני, מבחינתי לפחות, הוא פחות עקרוני אבל אני יודעת שאפילו על זה אתם לא מוכנים להתפשר, על ההתראה.

מי מוכן להתפשר?

אתם מתעקשים על התראה, לא? אמרתי לך שני נושאים שאני יכול להתפשר - - - אתה מוכן לבטל את ההתראה? לא, מפני שאני לא מצליח להבין איפה הבעייתיות של ההתראה, אבל ניסית להסביר. זה פשוט מיותר בעינינו. אני יכול להתפשר על הזמן. ההצעה שלי הייתה 48 שעות, אני מוכן להתפשר על זה. אבל גם על המהות של ההתראה אנחנו חלוקים. תקן אותי אם אני טועה, כי ישבתי על זה קודם עם גור. אתה רוצה זמן של 24 שעות או 48 שעות, שאם בן אדם בזמן הזה אומר שהוא הולך הביתה וסוגר, אתה מוחק לו את זה. אנחנו בכלל לא מעוניינים

אתה מבטל את הצו. נכון לשם אתה חותר? אם אני מתריע ואומר לאדם, גם היום - - - לא, היום זה לא אוטומטי. אתה יכול לבקש, אבל ברגע שהצו ניתן, הוא ניתן. זאת אומרת את לא דואגת לילדים כרגע, את לא דואגת להדבקה כרגע, את רוצה רק להדביק למנהל, שאולי הוא שגה, אולי הוא הביא 30 40 ילד. את שומעת מה שאת אומרת? מאוד. אני חושבת שאני שומרת על ענייניות - - - הבנתי, את רוצה להדביק למנהל אות קין. זה מה שאת רוצה. אני לא רוצה להדביק שום דבר. זה מה שאמרת. אני אומרת שאם מוסד פותח למרות שהוא מודע לכל הנחיות הסגר,

אני רוצה שישמעו על מה לא מעבירים את החוק. מה זה שישמעו? הוא אמר אותו דבר. מוסד שמפר לא צריך התראה, הוא מפר. נכון, נכון. נבוא לחדר כושר, על המקום בום, צו. את תהיי הראשונה לצעוק על זה. מה לעשות שלחיידר את לא הולכת ולבית יעקב לא, ולמכון כושר כנראה כן.

אני רוצה לכולם. לכולם. אני האחרונה שאפשר להאשים אותי ב- - - אפשר? כן, בבקשה, יושב-ראש הקואליציה. לא, אני לא מאשים אותך בכלום. אתה כן.

אני מאשים אתכם רק בפחדנות פוליטית, שאתם מסתכלים אחד על השני לראות מה - - - הבאתי את עצמי - - - היה פה אדם אחד אמיץ, שהדעות שלו רחוקות מהדעות שלי כרחוק מזרח ממערב - יאיר, אבל הוא עקבי בהן.

אם הייתה לכם רוטציה לא הייתם עושים את כל זה. אם הייתי מביא לכם היום אישור מביבי של רוטציה - - מה קשור רוטציה? - - לגנץ, לא הייתם עושים את זה. כשאני שומע דרשות מגנץ כמה הוא חושב שצריך לעשות את חוק הגיוס, והיום הוא עושה מסיבת עיתונאים, אני שמעתי את זה, בשיחות שלי אישיות איתו. אני מדברת אתך על א' ואתה עונה על ג'. בושו לכם, זו פוליטיזציה. עכשיו אתה. אני מניח שרק היום גילית שכחול לבן החליטו שהם פונים גם למגזר

ויש עתיד הולכים עליו, שזה המגזר האנטי חרדי. אבל ליברמן עושה את זה יותר טוב. הם אפילו לא עושים את זה משכנע. הבנו את זה, זה באמת לא משכנע. בשביל מה אנחנו פה? הגעתי לדיון הזה כדי לתת לכם שני סקופים. סקופ ראשון, ואני מקווה שלא תופתעו: לא משנה כמה תבוא לקראת כחול לבן, הם לא יסכימו לעשות אתך שום פשרה. גם אם תסכים לביטול הרעיון של 48 שעות ו-24 שעות, גם אם תסכים לעניין הילדים, פחות ילדים, יותר ילדים הם ימצאו איזושהי עז כדי להגיד שהם לא מסכימים אתך. לכן אני מציע לאדוני, בשביל הספורט, להסכים לדרישות, גם של 48 שעות וגם של מספר הילדים, ותראה שכחול לבן ימצאו דרך להפיל את זה, כי הם החליטו ועכשיו אני מגיע לסקופ השני, שלא יהיו קנסות ולא תהיה אכיפה.

מיקי, יש פה נוסח, בואו נצביע עליו. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני רוצה לחדש להם עוד דבר: אם התקנות האלה לא יעברו, אי-אפשר יהיה לאכוף על אף אחד, אי-אפשר יהיה להפסיק את הבעיה שנקראת פתיחת מוסדות חינוך בזמן משבר הקורונה. מיקי, תנסה אותנו. בואו נצביע על הנוסח שהביאה הממשלה. יאללה, נסו אותנו. הוא מדבר בשם עצמו ובשם הליכוד, וזה בסדר. הוא גם איש חכם ואני גם חושב שהוא צודק. אם אתם אומרים עוד תהילים, ואני יודע שאולי יש כאלה שכן אומרים, אתם אומרים תהילים שהחוק הזה לא יעבור. אמרתי את זה בהתחלת הנאום. תנסה אותנו, על החוק המקורי שהביאה הממשלה. בוא תנסה, נראה. גיליתי שבמחנה השמאל יש גם אנשים אחראים. לא כולם מתנהלים כמו כחול לבן, יש גם אחראים בסוף, יושבים פה חלק בדיון. אם תביא את ההצעה עם השינויים שדיברתי עליהם: 1. להוריד את מספר הילדים, 2. לא לתת 48 שעות אלא להסתפק ב-24 השעות שבין כה וכה הצו נכנס לתוקף, בהתאם למה שאמר היועץ המשפטי, אני מעריך שזה יעבור. נוכל לאכוף סוף-סוף את הבעיה הזו ולעשות לזה סוף וככה נגמור את הסאגה הזו - - - לא, אני יודעת - - - מה את יודעת? אתה נגד כל פשרה. אני נגד כל פשרה?

אולי לא למדת את החוק, 24 השעות האלה יכולות להיות ויכולות גם לא להיות לפי החוק. אתה רוצה להסביר להם? בבקשה, שלוש האופציות שיש בדבר הזה. זה לא מחייב 24 השעות האלה בכלל. אתם מדברים על דברים שונים. זה על דברים שונים לגמרי. אז תלמדי את החומר. למדתי, ישבתי עם היועץ המשפטי.

הזלזול מיותר. אבל עכשיו מדבר מיקי. הזלזול מיותר לגמרי.

באמת, וגם ההתנשאות. קצת ענווה. אתם משחקים בתוך משחק פופוליסטי שנועד לשרת קמפיין של בחירות במקום לגמור את הסיפור לדאוג לבריאות של אזרחי ישראל, כי אם לא נעביר את התקנות האלה המצב יישאר כמו שהוא. אז אני אומר, בואו נפסיק את זה. הרב יעקב אשר, בוא נהיה המבוגר האחראי, בוא נפסיק את הקרב הפופוליסטי הזה ונעשה את ההחלטה הנכונה לטובת בריאותם של אזרחי ישראל. תאמין לי שבמגזר החרדי, גם אם יש כאלה שרוצים נוסח כזה או אחר, יגידו: טוב שאוכפים את הסיפור הזה. יש לך אפשרות עכשיו לגמור את האירוע הזה בהחלטה אחת להסכים לשני הנושאים האלה, לגמור את הסאגה ולתת לכחול לבן לחפש עץ אחר להיתלות עליו,

מיקי ידידי, קודם כול, אתה צודק מאה אחוז, שגם אם נאשר את זה עכשיו הם יבקשו נושא חדש בוועדת הכנסת כדי למשוך את זה עוד קצת. אני לא יודע אם זה כולם או לא כולם, אני לא יודע. דבר שני, אני רוצה לומר לך שהצעתך לא התקבלה על ידי. היה לחץ, בגלל האיומים של נפוצץ את המדינה אם זה לא יהיה כמו שאנחנו רוצים, הסכימו המפלגות החרדיות, ואתה יודע כמה זה היה קשה כי אנחנו מרגישים שרודפים אותנו ומתייגים אותנו. זו לא הצעת חוק נורמלית ורגילה, זה משהו מכוון, שמגיע עם כל ה-facilities של ההסתות. כבודנו הושפל ונרמס, ולמרות זאת, לאור פניית ראש הממשלה ושר הבריאות, כדי שלא יהיה כאוס, אמרתי את זה בתחילת הדברים, אני חוזר בשבילך, הסכימו המפלגות החרדיות שלא לעכב את החקיקה. פתחתי דיונים, קיימתי דיונים, עלי הוטלה השליחות הזאת. יכולתי גם לא לכנס את הוועדה. עשיתי דיונים באמת, השקעתי שעות בדבר שאני מבין שהוא לא החוק עצמו, לא נושא הקנסות איך ומה, אלא אני יודע שהוא נבנה ונתפר ומקבל תאוצה רק בגלל שיש כרגע בחירות ורק בגלל שצריך להשתמש בזה. אבל בכל זאת עשינו את זה. יש דברים שאנחנו, כאן בוועדה, יחד עם הצוותים הממשלתיים, יחד עם הצוות המשפטי ויחד עם חלק מחברי הכנסת, עשינו ותיקנו כי אני מאמין בזה. אמרתי קודם שגם אם הייתי עושה עכשיו תקנות על אצטדיוני כדורגל הייתי מבקש את אותם דברים. כינסתי את הישיבה הזאת לא בגלל שאני לא רוצה להתפשר. אני אומר ששתי הנקודות האלה, מבחינתי הן must. כמה זמן או מה, אני יכול לשמוע ויכול לנסות להגיע. אבל התרשמתי כמו שאתה התרשמת. באתי עם שתי נקודות שיש עליהן מחלוקת, נושא ההתראה ונושא תנאי הסף לגבי המדרג של החנויות ושל מוסדות החינוך. אמרתי 48 שעות, צעקו פה אחרים, אני לא יודע. יכול להיות שעל זה אפשר להסתדר, אם אתם רוצים להעביר את החוק. אבל להוריד את שני הדברים האלה, שאני אומר לכם עוד פעם, כמה פעמים אגיד לכם ולא תאמינו לי? זה היה קורה על כל דבר אחר. יעידו קירות החדר הזה, אנשי הממשלה יכולים להעיד כמה אנחנו רגישים בדברים האלה. ואתם יודעים למה אני רגיש? בגלל ש- - - רק כשזה בצד שאתה מדבר. תתביישי לך. למה שאני אתבייש? רק כשאתה אומר - - - תתביישי לך. - - - אז אתה אומר: לו זה היה כל דבר אחר הייתי אומר אותו דבר.

אבל כשאנחנו רוצים שוויון לכולם - - - לא היית פה בוועדה דיון אחד נורמלי. תתביישי לך. כשאנחנו רוצים שוויון באכיפה לכולם, אז אתה אומר: אתם נגד חרדים. שמעת ממני פעם אחת, מהפה שלי, את המילה "חרדים"? לא רוצה לשמוע בכלל. פעם אחת שמעת? תתביישי לך שאמרת את זה. רק כשאתה מתייחס אז אתה - - - אני שישה חודשים פה, העברתי תקנות על כדורגל, על כדורסל, על מה שאתם לא רוצים, כשבתי כנסיות היו סגורים.

אז אתה טוען - - - מה את מדברת ככה? תתביישי לך. חשבתי שאת יותר רצינית. לא, אתה קופץ בראש. אני לא קופץ ולא בראש. לא רוצה לשמוע אותך. כמו שאתה טוען שאתה מדבר על כולם בכל מצב, גם אנחנו אומרים את זה לגבי כל מצב. בבקשה. ראש הממשלה ושר הבריאות ביקשו ממך להעביר את החוק. גם אני אומר לך, יעקב, באמת,

בקשתך נדחתה. רגע, תן לי לסיים. אני אפילו יותר ממבקש. לא אסביר את זה עשר פעמים. יותר ממבקש: בוא נתחיל לפתור את הסוגיה הבעייתית הזאת, שאנחנו יודעים שקיימת כרגע, באמצעות חקיקת החוק. תהיה המבוגר האחראי, תהרוג את הקמפיין של כחול לבן על חשבון החרדים. מיקי, אתה צודק, דבריך נגעו ללבי. אבל יש דברים שהם העבודה שלי פה, וכמו שהעברתי מאות ועשרות תקנות וחוקים פה, ועשינו את זה, רובם, אפילו בקונצנזוס - - - יעקב, תאמין לי שזה הדבר הנכון. הבנתי, די. הבטחתי שמי רוצה לדבר יכול לדבר. מישהו עוד מבקש את רשות הדיבור? אז אני אומר עוד פעם: ההצעה שלי הייתה לנסות לדון בשתי הנקודות האלה ולהגיע לאיזושהי הסכמה עליהן, ואם לא, ואני מבין שלא, נכון?

רצית לומר משהו? אני רק שואל שאלה. אם נמשיך בחקיקת החוק ויעברו הסתייגויות כלשהן, כחלק מהתפקוד הסדיר של הוועדה, והן לא ייראו לך, החוק ייעצר? ודאי.

גם לי יש רשימה של הסתייגויות שגם אתה לא תרצה אותן. אני אומר לך עוד פעם, התקווה שלי הייתה, ואולי אני נאיבי, בסוף יש לי רקורד, עשיתי כמה דברים קטנים בחיים שלי,

הייתי נאיבי,

פתוח על שתי הנקודות הללו. אמרתי אפשר להתווכח על המספר, לא על העקרונות שלי. עבדנו על זה הרבה זמן ולא היו התנגדויות, התנגדויות של חברי כנסת, אבל אני גם יודע דברים, שאני עובר את האיזונים המשפטיים במשרדי הממשלה. הרי הרבה דברים אנחנו רוצים לעשות ואנחנו לא עושים, לכן הצעתי את זה. הצטרף לעניין הזה, באחריות גדולה, יאיר גולן. אגב, הגענו למילה "התראה", אני מזכיר לכם. נמאס לי כל הזמן להצדיק את עצמי. יעקב, יש לי הצעה. המבוגר האחראי. חבריי חברי הכנסת, העברנו את החוק בקריאה ראשונה. האמת, אני לא התלהבתי מהחוק הזה, גם לא חבריי לסיעה. העברנו אותו כי חשבנו שהתחלואה עולה וצריך לעשות משהו יותר חריף כדי לבלום את התחלואה. אני אומר שלא התלהבנו מהעניין הזה כי לדעתי הבעיה היא פחות בחקיקה ויותר באכיפה, אבל אמרנו שאם יש צורך, נעביר את החוקים האלה. נשארו פה שני סלעי מחלוקת, בעיניי. אם החלטנו להעביר את החוק בקריאה ראשונה לא יהיה הגיוני לעצור את הכול על דברים שניתן להתפשר עליהם. הדבר הראשון שדיברנו עליו אני מתחיל מהקל לכבד, זה להחריג בין מוסדות שנתפסו עם 30, 20 וכן הלאה. מישהו טבע את הכלל שזה עד מספר של גן ילדים 35 איש. אם מישהו חושב שצריך להיות מספר אחר, יותר נמוך או יותר גבוה, אפשר לדון על זה. אני חי בשלום עם המספר הזה של גן הילדים. זה אומר שמוסד כזה נסגר, הוא נסגר לאלתר. לא, זה רק לעניין הקנסות. הקנס הוא הקנס הנמוך של 5,000 שקל. זה לעניין הקנסות. זה לעניין הקנסות, הוא תיקן אותך נכון. לגבי הסוגיה השנייה, של התראה או לא התראה, ואני אומר לך את זה, יעקב, בדחילו ורחימו, אני חושב שהאמירה צריכה להיות: נתפס מוסד, כמובן שהוא צריך להיסגר לאלתר. אחרי 24 שעות תהיה ביקורת נוספת, אם נתפס פתוח הוא גם ייסגר לאלתר, כולל אם צריך להפעיל את רשויות האכיפה, את משטרת ישראל, כדי שזה יקרה וגם ישלם את הקנס המוגדל. זה המצב גם עכשיו, וזה לא מספיק להם.

הרי הכול התחיל מזה שהסכמנו על שני קנסות. זו הצעה טובה, מה רע בה? ההצעה של יאיר גולן גורמת לבן אדם שמפר הנחיות גם להיסגר וגם לשלם קנס של 10,000 שקל. בוודאי, אבל - - - אתם טוענים שאין מספיק אכיפה כי אין כוח אדם. אתם רוצים שאותו גורם, שאין מספיק ממנו, ילך יום אחרי יום - - - אבל איתן, אני מזכיר לך שכל עוד זה לא עובר לא אוכפים בכלל. כרגע לא אוכפים בכלל. שמענו את המספרים של האכיפה. אני כעסתי על זה, אמרתי: איפה אתם? אתה חושב שאם אנשים היו מקבלים כל יום 5,000 שקל לא היו משתגעים, צריך דווקא 10,000? אבל הלכתם למקום הקל, הלכתם למקום של הגדלת הפטישים לכאלה גדולים במקום לעשות עבודה יום-יומית ועקבית. מי זה הלכתם? - - - לא אצלנו בידיים. בסדר, היא אצלי בידיים, נכון? ואנחנו מכלילים. השר לביטחון הפנים בחר - - - ברשותכם, אני רוצה לסיים את דבריי. כדי שהדיון יתקדם, אני מציע לא כל פעם ללכת לעניין של האכיפה או לכל מיני עניינים אחרים. אנחנו עוסקים בהיבט הצר של הכלים המשפטיים. ברור שגם אם נמצאים פה עם כלים פנטסטיים, אם לא תהיה אכיפה זה לא שווה כלום, לא שווה כלום. דרך אגב, גם אם לא יהיה ציות של הציבור. הרי לא כל דבר אפשר להפיל על הכתפיים של המשטרה. זה נחמד להיכנס במשטרה, אבל זה לא העניין. אם נבחרי הציבור, אם אנשי הציבור לא יתמכו את העמידה בהנחיות האלה ובחוקים האלה אז גם לא יקרה כלום. זאת אומרת, זה דורש פה אחריות כוללת. אני מציע לא כל פעם ללכת לנושא של האחריות הכוללת כי לא נתקדם. זו ההצעה שאני חושב שאתה צריך להתקדם. זו רוח הדברים, לא ההצעות שלי, כי ההצעות שלי היו אחרות, ואתה יודע את זה. אני רוצה להזכיר לכולם שמה שהיה בנוסח של הוועדה שדנו בו,

שני קנסות ואחרי שני קנסות צו סגירה. בא יאיר, אחרי שהוא לא היה הרבה בישיבות, ואמר: מה זה הדבר הזה? אם היה צו, תתחילו תהליך של צו. אמרתי לו שעשינו את זה, ולא הסתרתי, אמרתי את זה כל הזמן, כדי לא לבוא ישר עם ה-800 ק"ג, אלא בהתראה. ואז אתה צעקת: התראה. אמרתי: אני מוכן התראה. מיקי, אל תביא לי הצעות פשרה עכשיו. אני מנהל את הדיון. אני מדבר עם העמית הפוליטי שלי. עמיתך הפוליטי, נכון. חברים, אנחנו נמצאים בשידור. אני יוצא לחמש דקות התייעצות סיעתית ונחזור לפה. או שנמשיך כידידים או שניפרד כידידים, הכול יכול להיות.

כי הזמן שלנו יקר. הפסקה להתייעצות פוליטית. (הישיבה נפסקה בשעה 20:00 ונתחדשה בשעה 21:15.) אני פותח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. קודם כל, אני רוצה בקשה. התפרסם היום שמעלימים את מיקי זוהר. אני שואל למה לא מעלימים אותו מפה? מה הולך פה? מה זאת האפליה הזאת? תעלימו כבר. אבל יעקב, כמעט כל מי שבא, ועדת חוקה

היכן הם המעלימים? אני אגיד לך משהו. נכון, בליכוד החליטו

מדברים רק בנושא קורונה. אתה יודע מה? מבחינתי תענוג. מעולם לא היה לי שקט נפשי. יש פה אנשים בבניין שבנו קריירה על נושא קורונה. אחרי שהייתי צריך לעשות 6-7 ראיונות כדי להסביר את העמדה שלנו.

דבר אחד מעניין זה שכמעט כל הסיעות של האופוזיציה עשו אותי פרזנטור. גדעון סער סרטון עלי. כחול לבן סרטון עלי. יש עתיד גם כללו אותי בתור סרטון. מיקי, בוא נעשה עסק. אני אשים אותך בסרטון אבל אל תבוא לפה לוועדה. אל תבוא לפה לוועדה. גם יהדות התורה ישימו אותי עכשיו בסרטונים שלהם? זה מה שנשאר. חברים, אני רוצה לדעת דבר אחד. הסטטוס שלנו כרגע זה בעצם שיש שתי בקשות לנושא חדש. אחד של חבר הכנסת אלכס קושניר ואחד של חברי סיעת כחול לבן, אני לא זוכר מי היה בדיוק. הוא ביקש על סעיף אחד ואתם ביקשתם על כל התיקונים שיש בחוק. הוא ביקש על ההתראה. זה דבר חסר תקדים אבל זה בסדר. היום הרבה דברים חסרי תקדים. אנחנו ניסינו והיו רעיונות של חברי ועדה, אופוזיציה וקואליציה. לאור דחיפות הנושא ניסינו לנסות להגיע להבנה, שבעצם גם לא יושבת על סעיפי ליבת החוק אלא באמת על סעיפים שהם נלווים ונותנים איזה הגנות שאנחנו עושים אותן בכל חוק ובכל דבר.

גם לפושעים וגם לאלה שמפרים יש איזה זכויות כאלה ואחרות. אנחנו דנים פה לפעמים על דברים מאוד קשים. אני מבין וגם שוחננו בחוץ. היתה הצעת פשרה מסוימת. אני מבין מאיתן ומחברי סיעת כחול לבן, לאחר שהתייעץ עם מי שהתייעץ, שהפשרה לא מקובלת עליהם בכלל. לכן אני שואל שאלה אחת כדי להתקדם. אנחנו לא יכולים להצביע. השאלה האם אתם מוותרים על נושא חדש ונעלה להצבעה ונראה מה. אני לא יודע מה חבר הכנסת קושניר מציע. השאלה האם מבחינתך אתה מוותר על נושא חדש. אני אתקשר לקושניר ואשאל אותו. אגב, אם הוא לא פה אני לא יודע איך זה עובד. אנחנו לא יכולים להתקדם להצבעה בלי שהנושא - - - נעשה הצבעה, כל אחד יצביע לפי מצפונו ושלום. אנחנו חושבים, בהתאם לדברים שעלו, אנחנו מאמינים שהחוק צריך לעבור כפי שקבעה אותו הממשלה. לכן גם ההסתייגות שהגשנו וגם הטענה לנוסח חדש הן בדיוק באותם נושאים שפוגעים בנוסח המקורי של החוק. יעקב, אני מצטרף לדבריו של איתן גינזבורג. צריך ללכת לנוסח המקורי. מצד שני, אני גם אומר באותה נשימה. עצם העובדה שאנחנו ממשיכים להתווכח ולא גומרים את החוק היום,

תגיד לי מתי אתה העברת פעם הצעת חוק מקורית פה בבניין? כשהיית בקואליציה, כשהייתי יושב ראש קואליציה,

אתה לא תדרוש ממני דברים שאתה לא יודע לעשות אותם. אני דורש דבר אחד. אני דורש שיתחילו לאכוף. כל עוד החוק הזה לא עובר, גם אם בפשרה או בלי פשרה, לא אוכפים. אני כבר הקרבתי מעל ומעבר. באמת מעל ומעבר. אני אומר לכל הצדדים וגם לסיעות החרדיות. תגמרו את העניין כדי שנוכל להתחיל לאכוף ממחר בבוקר. מכיוון שנוסח החוק שמוצע בפנינו כרגע, בניגוד לדעתנו ובניגוד לרוב חברי הוועדה - - - גם בניגוד לעמדת הליכוד,

הנוסח של החוק של החוק הוא נוסח שהוא לא מקובל על חברי הוועדה. חברי הוועדה מטעם כחול לבן. כחול לבן, הליכוד, יש עתיד ואחרים. יש פה נוסח שהוא לא מקובל עלינו ואנחנו רואים בו כנושא חדש כי הוא מנוגד למה שכתוב בנוסח הכחול.

אני חושב שאם אתם תסכימו אני אשכנע את הליכוד להסכים. חד משמעית, אני בעד פשרה כדי שסוף סוף יתחילו לאכוף. מכיוון שהנוסח שמונח בפנינו הוא נוסח שטומן בחובו נושאים שאנחנו מתנגדים להם ברמה העקרונית, לכן אנחנו רואים בזה נושא חדש. ההצעה שלך, יעקב, כפי שהיא הוצגה בהתחלה - - - רק אל תגיד שהיא לא הוגנת. כפי שהוצגה בהתחלה והצעדים שעשית לקראת הם באמת משמעותיים. זאת אומרת, ייאמר לזכותך שירדת ב-90% כמעט מהדרישות הראשונות. ירדנו. לכן אני אומר שההתעקשות על זה שאם רוצים לסגור עסק יתנו לו התראות של כמה שעות קודם לפני שהולכים ונותנים לו את צו הסגירה המנהלי ולפני שמחתימים אותו, היא לא כזאת דרקונית. היא סבירה מאוד. אני כן הייתי מסכים לפשרה כזאת אם כחול לבן היו מסכימים. ברור שרצינו ללכת לנוסח הכחול אבל בסוף, מהניסיון שלי בכנסת, מגיעים להסכמות. אין דבר כזה שעושים דבר ראה וקדש ולא זזים ממנו מילימטר. לכן יש אפשרות להגיע לפשרות. לכן אני קורא גם לכחול לבן וגם לכם. בואו נגיע לפשרה כדי שנתחיל לאכוף ולהפחית את התחלואה. זה מה שאני אומר. מאחר וקיבלנו תשובה ואין באפשרותי להגיע להצבעה, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 21:30.